על סדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021, לפני הקריאה השנייה והשלישית. היום בבוקר דנו בבקשה להקדים דיון, ואישרנו הקדמת דיון בקריאה הראשונה. כרגע, לאור העובדה שוועדת החוקה, חוק ומשפט פועלת נמרצות לקידום החקיקה לקראת הקריאה השנייה והשלישית, והדיונים היום, אנחנו מציעים להקדים את הדיון. אם אין התייחסויות - - - הוועדה כבר סיימה את הדיון? ועדת החוקה טרם סיימה?

אבל ברגע שתסיים, זה יוכל לעלות למליאה ולא לחכות 24 שעות. צריכים להמתין לסיום הישיבה של הוועדה? לא, לא. אפשר לאשר את הקדמת הדיון, וברגע שוועדת החוקה תסיים את הדיון זה יעלה ישירות למליאה במקום לחכות 24 שעות. נראה לי שזה חשוב, לאור הרצון שלנו לשלוט בנכנסים לנמל התעופה וביוצאים ממנו. אדוני היושב-ראש, מה 24 שעות? עד שאנשים יעכלו את זה? כן, שאנשים יוכלו לקרוא את החוק המתוקן.

זה לא נספר בשעות. נכון. אנשים יוכלו לקרוא. דקה ל-12:00 או 12:01? זה לא מגיע לדברים האלה. אבל גם הממשלה שמגישה צריכה לחכות 48 שעות. היא כבר מזמן שכחה שהיא צריכה לחכות 48 שעות. יומיים. היום שהממשלה הזאת והקודמת, בכלל מאז שראש הממשלה הזה נמצא בתפקיד, מהרגע - - - מה יש - - -,

אנחנו מבוגרים. אתה מהצעירים. אם כך,

אם אין הערות - - - מאחלים עוד הרבה שנים יפות.

ראש הממשלה. אתה אומר דבר בשם עצמך. מאחל לו עוד הרבה שנים יפות, אבל לא כראש ממשלה.

אתה לא מביא את עמדת הוועדה.

חושב שלכל דבר יש סוף, צריך להיות סוף גם בתפקיד ראש הממשלה. בואו נצביע. מי בעד הקדמת הדיון ירים את ידו? הצבעה בעד הבקשה 3 נגד,

אין בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021,

שלושה בעד, פה אחד.